צהרים טובים. אני פותח את הישיבה. זאת תהיה ישיבה קצרה, בעיקר בנושא הבגרויות האקסטרניות. אני מבין שהייתה בעיה בנושא הזה. מי מדבר ראשון? דוד גל, מנהל אגף בכיר בחינות במשרד החינוך. שלום לך. תן לנו עדכון בבקשה מה קורה כי קיבלנו המון פניות בנושא הזה מתלמידים שאמורים להיבחן השנה. קודם כל, אני רוצה להסביר שברמה העקרונית, רוב מוחץ של מספר התלמידים במדינת ישראל הם תלמידים אינטרנטיים, ולמעשה יש לנו כ-400 תלמידים שבחרו אגב, להיות תלמידים אקסטרנים זה להיות תלמידים שהם לא מן המניין. למעשה, התלמידים האלה לומדים במערכת שהיא לא מפוקחת על ידי משרד החינוך, שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות.

חלק מהחסרונות שלה היא צריכה לגשת לכל בחינה, וכל בחינה, הציון שיש בבחינה הוא זה שקובע. יש כאלה שרואים בזה יתרון ויש כאלה שרואים בזה חיסרון. דבר נוסף הילדים לא נדרשים לעשות מעורבות חברתית, לא נדרשים לעשות ציונים פנימיים ולא נדרשים לחינוך גופני. חוקת הזכאות שלהם שונה מחוקת הזכאות של ילד אינטרני, שנמצא בבית הספר מכוח של המשרד. הבקשה שנמצאת לפתחנו היא שאנחנו נאפשר השוואת תנאים לילד אקסטרני כמו לילד אינטרני. ילד אינטרני, יש לו מורה. המורה מלווה אותו, המורה מפוקח, המורה מבוקר במהלך השנה ולכן, כשהוא נותן לו ציון שנתי אנחנו מכירים בציון השנתי הזה, האקדמיה מכירה בציון השנתי הזה ולכן, יש על מי לסמוך. כאשר הילד לומד בבית ספר אקסטרני או לומד אקסטרני, אין מי שייתן לו ציונים. 1. בתי הספר שלא מפוקחים אנחנו לא יכולים לדעת מי נותן את הציון ובטח ילד שלא לומד בבית ספר, כי רוב הילדים האקסטרנים לא לומדים בבית ספר ואין לנו ממי לקחת את הציון.

אנחנו אמרנו שנפתח מועד מיוחד שבו הם יוכלו להיבחן. הם ביקשו השוואת תנאים מלאה כמו התלמידים האינטרנטיים והמשרד לא אישר את הבקשה הזאת. הוא כן אמר שהוא ייאפשר להם להיבחן בכל התכנים. רגע, חכה. דוד, נמצא פה חבר הכנסת עידן רול שפנה אלי בעניין הזה וגם בעקבות זה שלחנו מכתב למשרד החינוך אז חבר הכנסת רול,

תודה רבה. ראשית, באמת תודה על המאמץ בסוגיה. אתם יודעים, אני מאוד מעריך את המאמצים שלכם במסגרת הקורונה. אין ספק שתמיד יש בעיות חדשות שמתגלות. זו אחת שהיא מאוד אקטואלית ויש זמן קצר לטפל בה, אז אני שמח שהדבר הזה קורה ותודה על הסיוע לתלמידים. שתי שאלות קודם כל, הערה: לפחות בכל מה שאני התעסקתי בו, אף אחד לא ביקש השוואת תנאים. בסך הכל ביקשו שיוכים.

ביקשו שבגלל שצמצמו את מספר הבחינות בגלל משבר הקורונה, יחזירו להם את האפשרות להיבחן אקסטרנית ולמיטב ידיעתי, אני לא מכיר שום בקשה שהיא מעבר. לכן, זה לא לנסות להשוות תנאים. אז אין שום בעיה עידן, אנחנו ניתן להם להיבחן בכל הבחינות.

זאת היתה הבקשה, ככל שאני מכיר אותה. דבר נוסף זה רק כדי להבין את קנה המידה: לי ידוע על מספר אחר. כשאתה אומר 400 תלמידים אקסטרניים, אתה מתכוון רק לתלמידים בגילאי תיכון שבחרו ללמוד אקסטרני,

אתה לא מתכוון לכל משלימי הבגרויות - - אני לא מתכוון לתלמידי היל"ה. אני מדבר על אקסטרניים שהם לא היל"ה. היל"ה זה בתי ספר שמפוקחים על ידינו ואנחנו לא מדברים עליהם. אנחנו מדברים על אקסטרני כמו רועי קריב או ילדים שלומדים במסגרות אינטרניות ומאושרים לצאת מחוץ למערכת על פי חוק כי ילד על פי חוק צריך להיות במערכת אינטרנית. למשל, יש ילדים שמנהל המחוז אישר להם ללמוד בחינוך ביתי מסיבות כאלה ואחרות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. אז רק כדי שיהיה פה איזה שהוא יישור קו הדיון, לפחות למיטב הבנתי, היה להתייחס גם לכל אותם משפרי בגרויות ואלה שמנסים להעלות - - עם זה אין לנו שום בעיה - - למה אין בעיה? אני אסביר: קודם כל, במתווה של הקורונה, אנחנו קודם כל יצרנו סדר גודל של לאפשר ל-95% מהנבחנים שלנו אני מדבר על סדרי גודל של 2.5 מיליון ציונים בשנה. אנחנו רצינו להבטיח לעצמנו את ה-95% מהילדים האלה, בהסכמה עם האוניברסיטה - - - אחרי הדבר הזה נדרשנו לטפל במבחני משנה משפריי ציון, אלה שרוצים להיות רופאים או רוצים לשפר את הסכם שלהם, ולהם נתנו מועד נוסף בספטמבר, שבו הם יכולים להיבחן. אגב, גם דיברנו עם ור"ה. ור"ה אמרה שאותם ילדים שמועמדים להיות ברפואה או במקצועות כאלה ואחרים הם כבר נקבעו, הם כבר נרשמו וזה לא רלוונטי לגבי השנה הזאת כי לא קובעים בחודש אוגוסט 20 אם ילד מתקבל לרפואה בספטמבר 21. ולכן, אם הוא ייקבל את הציון עוד חודש או עוד חודשיים, אין לזה משמעות, וחודש ספטמבר מקובל עליהם. לכן, כל משפריי הציון וכל מבחני המשנה וכל האקסטרנים ייבחנו במועד מיוחד שלא היה כדוגמתו, וכל בחינות ההסדר בחודש ספטמבר, ויצאנו עם זה בהודעה מסודרת לכולם ועשינו עוד לוח בחינות חדש עבור הדבר הזה. זה משהו שהוא ייחודי לאירוע הזה כדי לפתור לילדים את הבעיות האלה. אם כבר התחלתי, אני רק אוסיף כמה מילים - - כן,

- - כאמור המטרה שלי זה רק להתייחס לפניות ציבור שאני מקווה שאנשים לא בקיאים. אין פה שום ניסיון להאשים אלא לשתף פעולה. אני שמח שיש פתרונות. אני שמח מאוד. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לתכנית "יהיה בסדר" בגלי צה"ל, שהעלתה את הנושא - - במקרה נסעתי ושמעתי את התכנית וגם שמעתי אותך בתכנית. אז זו יוזמה שלהם, וזו יוזמה מבורכת. תודה גם ליו"ר הוועדה ניצן, שבאמת הרים את הכפפה ואיפשר לקיים את הדיון. מה לגבי התיאום מול צה"ל? אלו שיש להם בחינות בספטמבר אבל מתגייסים קודם לכן? אז אני רוצה לומר בהקשר של צה"ל שני דברים: תראה, יש מקרים חריגים מאוד אנחנו מתואמים עם צה"ל שהגיוסים יתחילו בחודש אוגוסט. יש מקרים ספציפיים שמגיעים לפתחנו ואני כבר דיברתי עם יוליה מצה"ל, שאמרה שהיא תטפל במקרים האלה ובצה"ל צריכים להוריד הוראות. יש הוראה שעוד לא ירדה למטה כדי להחיל אותה אבל בגדול, אנחנו הסברנו להם שעד ה-27 הילדים נמצאים בבחינות. יש פה איזו שהיא סתירה בעיניים שלנו כי אם אנחנו אומרים שהבחינות יהיו בספטמבר ואנחנו מתואמים עם צה"ל עד חודש אוגוסט, יש פה בעיה משמעותית. במקרים האלה, אנחנו נטפל באופן כירורגי. זו הבטחתי. אנחנו לא נעשה מצב שילד, נגיד לו: אין מה לעשות, התגייסת, אנחנו לא יכולים לתת לך בחינה, אנחנו לא יכולים פה, אנחנו לא יכולים שם. אנחנו מבינים את המצוקה פה. מצוין.

שתי שאלות: הבנתי שיש בגרות בתנ"ך, שנופלת על בחינת פסיכומטרי. אולי זה ה-3 בספטמבר, אני לא יודע. לא. עידן, הפסיכומטרי יהיה ב-2 ו-3 ביולי. אגב, אנחנו מתואמים עם ענת בן-סימון. זה תאריכים שהודענו עליהם מראש, ומראש לא שמנו שם בחינה.

חשבתי שהם ביטלו את הפסיכומטרי אבל הם לא ביטלו. אין שם בעיה, אלא אם כן הפסיכומטרי פתאום החליט לשנות תאריך שאני לא יודע עליו.

דווקא בגלל שזה כל כך מועיל לקבל את התשובות, שאלה אחרונה, ברשותך: לגבי המיקודים האם המיקודים שפורסמו במקור לבחינות האלה ולהבנתי, לאור הקיצוץ בבחינות הם הוסרו. האם אפשר להסתמך על המיקודים שפורסמו? האם הם מפורסמים כבר מחדש? אני אסביר: אנחנו קיבלנו החלטה שבהסדרים, התלמידים האינטרניים לא נבחנים בגלל שלא רצינו לייצר לחץ כי לא היתה למידה ולכן, הורדנו את... ברגע שקיבלנו את ההחלטה שיהיה מועד בחודש ספטמבר, אנחנו ניתן את המיקודים. אפשר יהיה להסתמך על המיקודים. אין לנו שום כוונה ברור לנו שהלמידה נפגעה אצל הרבה, גם אצל תלמידים במבחני משנה, אצל כולם היא נפגעה.

בהקשר הזה של המיקודים אנחנו נעלה אותם תוך יום או יומיים ויהיה אפשר להסתמך עליהם.

גם מבחן משנה וגם תלמיד אקסטרני, כשהוא ניגש לבחינת הבגרות, הוא ניגש לפי המיקודים. הבחינה שלו תיבדק לפי חוקי המענה של המיקודים.

תודה רבה. מאה אחוז. כל הכבוד, דוד ותודה על התשובות. יש פה נציגים נוספים מהמשרד אבל אני חושב שקיבלנו את מידע. אז אם אין שאלות או הערות נוספות - - אני יכולה להעלות שאלה? אני נציגה מיואל גבע. כן, בבקשה. שאלה לדוד גל בנוגע לבחינה בספטמבר של - - - , הבחינה של חמש יחידות נופלת על התאריכים של הבחינה הפסיכומטרית בספטמבר, לא מדברים על יולי. שמעת, דוד? אנחנו בדרך כלל לא נכנסים לפרטים האלה פה אבל אם אתה רוצה להתייחס...

ידעתי אם עידן דיבר כרגע על הפסיכומטרי, חשבתי שהוא דיבר על חודש יולי. אני לא ידעתי שיש בחודש ספטמבר בחינה פסיכומטרית, אנחנו יודעים על דצמבר. גם אני לא ידעתי אבל... אם צריך לשנות את זה, אנחנו נשנה את זה כי זו בעיה מאוד גדולה מה שאת אומרת עכשיו כי בדרך כלל, הילדים האלה, שניגשים גם לפסיכומטרי הם אותם ילדים שרוצים לשפר את הציונים והסיכויים שלהם להצליח ולהיות בסדר, אנחנו נזיז את זה. אני אבדוק את זה מול ענת ואם צריך, נשנה את גם את זה.

הלוואי כל הדיונים ככה. אז תודה רבה לכם, דיון קצר, קיבלנו את התשובות. תודה דוד, תודה למשרד החינוך ושיהיה בהצלחה לכל הנבחנים. אורלי? לא בהקשר של הבגרות, אני רוצה להגיד מילה. בבקשה. הייתי בדיון אחר ואני לא יודעת אם דיברתם על זה אבל סמ"ר עמית בן יגאל, שנהרג הלילה בשומרון, חייל בסיירת גולני, את אביו אני מכירה היטב, הוא איש חינוך ותיק, ברוך בן יגאל. הבנתי שגם האמא אשת חינוך. אנחנו שולחים מפה השתתפות בצער המשפחה, זה אסון גדול, כאב גדול. מאה אחוז. תודה לחברת הכנסת אורלי פרומן. תודה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.